אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: צו שירות מידע פיננסי (דחיית יום התחילה של החוק לעניין מקור מידע שהוא בנק, תאגיד עזר או סולק לגבי סל ניירות ערך וחשבונות של תאגידים), התשפ"ג-2023. האוצר. הצו הזה נוגע לחוק שירות מידע פיננסי, חוק שעבר בוועדת הכלכלה בהסדרים של תקציב 21' 22', שחייב למעשה את המערכת הבנקאית ולא רק היא אלא גם שחקנים נוספים בעולם הפיננסי, להחצין את המידע, כלומר לאפשר לגופי צד ג' בהסכמת הלקוח, לקבל את המידע הבנקאי. הרפורמה הזו נולדה מתוך מחשבה, שהמידע הוא חלק מאוד משמעותי בתחרות בעולם הפיננסי, והבנקים היום, רוב האינפורמציה נמצאת בידיכם, מאפשר להם יתרון מאוד גדול ביחס לגופים שבהם לא נמצאת האינפורמציה. גם לגופים החוץ בנקאיים וגם בנק שהיום אינו בנק הלקוח. באמצעות החצנת האינפורמציה הזו שוב, בהסכמת הלקוח, עם הרבה מאוד דגש על פרטיות, אפשר יהיה להגביר את התחרות. מבנה החוק הזה הטילו על הבנקים חובה להחצין את המידע, וחילקו את זה לסוגי מידע בהתחלה מידע שהוא פשוט יותר ואחרי זה מידעים מורכבים יותר. מה שנכנס היום לתוקף, כבר היום כל אחד מאתנו יכול להחצין את המידע שלו לגופים שיש להם רשיון או מרשות ניירות ערך או מהרגולטורים האחרים, ובעצם שהחברות האלה יוכלו לעזור לו להתמודד עם העולם הפיננסי ולהגביר את התחרות. המידע שכבר היום מוחצן זה על עו"ש, כרטיסי אשראי,

ועכשיו אנחנו מדברים על סלי מידע נוספים שזה מוצרים נוספים שהבנקים נותנים ועבורם המידע כרגע עדיין לא מוחצן. ספציפית אנחנו מדברים על סלי ניירות ערך ותאגידים גדולים. זה עוד שני סלים שלא נכנסו לתוקף. המטרה בצו הזה זה לדחות את המועדים של הכניסה לתוקף, של החובה על הבנקים להחצין את המידעים בסלי המידע הספציפיים האלה. אתן עוד מעט ל- - - להסביר את הפרטים שהוא הרגולטור שאחראי להטיל את החובות האלה על המערכת הבנקאית ולומר להם איך לעשות זאת. אבל חשוב לי לומר - היה שיח מאוד ער בוועדה לגבי המועדים שהדברים ייכנסו לתוקף. אנו כמובן במשרד האוצר תומכים להכניס את הסלים כמה שיותר מהר אבל אנו מבינים שיש פה מציאות מסוימת ויש פה מערכות מאוד מורכבות ומטילים חובות מרחיקות לכת על המערכת הבנקאית לפעול ולתת את המידע הזה עבור הלקוחות שלהם ועבור השחקנים האחרים. הדחייה הזו לדעתנו, היא מחויבת המציאות. יש פה איזון בין הרצון להנגיש את הדברים כמה שיותר מהר ולפתח את התחרות לבין ההבנה, שאם אנו נכניס את החובה הזו מהר מדי לתוקף, יכולות לעלות בעיות במערכת שלא יאפשרו לדברים לעבוד כפי שצריך ויוכלו גם לפגוע בכל המהלך הזה כי כשהמערכת לא עובדת כפי שצריך הציבור יכול לאבד אמון במערכת ולא לרצות להשתמש בכלים האלה. מה זה מהר מדי? כבר לפני שנתיים יצא החוק אז לא כל כך מהר. מבחינת הפיקוח הם יסבירו את ההוראות. הם גם עבדו מאוד קשה. יש לציין אותם לשבח שניירות ערך זה מידע שכיום חלק גדול מהרפורמה הזו הגיעה מאירופה. זו רפורמה שעברה באירופה ואנחנו הבאנו אותם לישראל. ספציפית ניירות הערך מה שאנו מדברים פה והתאגידים הגדולים זה סלי מידע שלא קיימים באירופה. הפיקוח על הבנקים עשה עבודה מאוד משמעותית יחד עם הגופים האירופאיים גם כדי לבנות את הסטנדרט הזה וגם כדי לגרום לאירופאים לאמץ את הסטנדרט הזה. זה עבודה מאוד משמעותית שאנחנו לא רואים הרבה פעמים גורמים ישראליים משפיעים כך על הסטנדרט האירופאי. התהליך הזה מאוד מורכב. הם יסבירו תכף למה אך חשוב לי לומר שלא היינו מגיים לפה אילולא חשבנו שהדבר הזה הכרחי. גם אנחנו חושבים שהדרך לקדם את התחרות היא להנגיש את המידע הזה, ולכן גם הבאנו את החקיקה הזו לכתחילה אבל הגענו למצב שבו אנו סבורים שהדחייה הזו נדרשת כדי שהמערכות יעלו ויתפקדו באופן מיטבי ולא נביא את המערכת למצב שהיא מנגישה מידע בלי שהיא ערוכה לדבר הזה. ח"כים, בבקשה. אני מבין את הבעייתיות ממה שאתה אומר, אבל מצד שני, השאלה היא באיזון, איפה הנזק גדול יותר. מצד שני, כל עוד הצו הזה מתקבל, ויש דחייה, נוצר מצב בעצם שהתחרות לא קיימת. הצרכן גם עצמו נפגע. השאלה באיזון הזה מדוע הדחייה הזו היא הכרחית, עם כל הבעייתיות שיש בה, אם הנזק בה לא עולה על התועלת? אתן לפיקוח על הבנקים. זה הפרטים שהם התמודדו. בוקר טוב, אני מנהלת יחידת החדשנות. בהמשך למה שמיכאל אמר, לא פשוט לומר: מחר בבוקר תנו את כל המידע. זה לא מחר בבוקר. שנתיים. תדייקו נתונים. אבל הבנקים לא מוכנים. אם לא ניתן אורכה, זה לא יהיה.

ישבנו בבטלה. חשוב להסביר את זה. ב-2018, עוד לפני שהייתה בכלל חקיקה, החלטנו שיש חשיבות וערך מאוד גדול לקדם את הבנקאות הפתוחה. הבנקאות הפתוחה זה לאפשר ללקוח לבחור היכן המידע שלו יהיה. מי יסתכל על המידע. מי יעשה שימוש במידע. לא רק שהבנק שלו יעשה שימוש במידע. ישבנו כל התקופה הזו, עבדנו יחד עם משרד האוצר, משרד המשפטים, רשות התחרות, רשות ניירות ערך,

עבדנו במשותף אך לא הייתה כנסת. לכן הפיקוח על הבנקים החליט בצעד באמת אמיץ לומר לבנקים: תתחילו עוד לפני שיש חקיקה. התחילו לעבוד. זה לא מערכות שבונים אותן ביום אחד. זה לוקח תקופה. היה חשוב לנו כבנק ישראל שתהיה שפה אחת. שלא כל בנק יגיד: אני מוציא את המידע בצורה כזו, ובנק אחר בשפה שנייה. למעשה מגדל בבל כל אחד ידבר בשפה אחרת. אנחנו חייבנו סטנדרט. יותר מזה, אמרנו: לא סטנדרט אחד. אנחנו רוצים סטנדרט בין לאומי כי רוב הפינטקים אנחנו יודעים, אנחנו סטארט אפ ניישן לא עובדים פה. מפתחים לשוק האירופי והאמריקאי. רצינו שתהיה להם מוטיבציה לפעול פה, גם לפינטקים הישראליים וגם להביא פינטקים מחו"ל. לא בכדי החקיקה של הבנקאות הפתוחה אפשרה הקלות גם לגופים מחו"ל שיבואו לפה. אמרנו שאנו מתחילים כמו אירופה: לקחנו את העו"ש ועל זה מוספים עוד רבדים. לבנות את המערכת לקח כשנתיים. באירופה נתנו לדעתי קרוב לשלוש שנים רק לע"ש. אחר כך על זה הוספנו את כרטיסי אשראי, אשראי ופיקדונות. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שמחייבת בחוק להוציא את המידע על אשראי ופיקדונות. היינו צריכים להגדיר את זה רצינו שפה בין לאומי. זה לא שמחר בבוקר אני יושבת וכותבת ואומרת: מוציאים את המידע בדרך הזו. פיתחנו סטנדרט לעניין העו"ש ורצינו על בסיס אותה שפה לפתח לעו"ש ולפיקדונות. עשינו את זה. עבדנו יחד עם הגופים באירופה. שבוע שעבר הרציתי בכנס בגרמניה, ומה שאמרו לנו: ישראל ספיד אפ יורופ. אני חושבת שזו גאווה מאוד גדולה. הבאנו את נירות הערך. זה לא פשוט פעמיים גם כי המידע בניירות ערך מורכב מאוד וגם כי כל התצורה שבנינו, הייתה צריכה להשתנות. לקח לנו קרוב לשנתיים. התחלנו לפני שהחקיקה עברה בכנסת, לכתוב את הסטנדרט. הסטנדרט הבין לאומי פורסם באמצע נובמבר 22'. אי אפשר לומר אפשר לומר הכול אך זה לא יצליח. הפרקטיקה המקובלת, שכשיש סטנדרט, נותנים שנה ליישם אותו. מנובמבר שפורסם הסטנדרט האירופי, עליו עשינו את ההתאמות לשוק הישראלי, לקח לנו עוד כחודשיים לעשות את ההתאמות לסטנדרט המקומי. אנחנו ליווינו את כל הכתיבה של הסטנדרט. יש לנו סטנדרט שפורסם בינואר 23'. לומר שתיישמו את זה עוד חודשיים אפשר לומר אך אנו חוששים מזה שהמידע שייצא לא טוב כי יקימו מהר את המערכות, ייצא לא טוב, ואז הלקוח יגיד: צד שלישי הזה שעושה לי אגרגציה על כל המידע, מראה לי מידע שגוי. חוסר האמון עלול להתפרש גם כלפי אותם גופים. מה זה מידע לא טוב? התשובה פשוטה - אנו יכולים לא לאשר את הארכה הזו.

אענה בשמחה. אתן דוגמה. כשעלינו עם הנושא של העו"ש זה לא הולך חלק. היו לנו טעויות במספרים, במינוס ופלוס תחשבי שמראים לך תנועה ומראים לך שנכנס לך מינוס במשכורת. יכול להיות שהיתרה שלך שגויה. זה לא קורה כי עושים דווקא - זה תהליכים של לאגום את המידע במקום אחד כי המערכות של ה-API של הבנקאות הפתוחה לא מדברות מתוך מערכות הליבה של הבנק. אנחנו לא רוצים שכל אחד יוכל לגשת עד נקודת מערכות הליבה של הבנק. עושים את זה גם כדי שזה יהיה מהיר, גם כדי שצדדי צד ג' יוכלו לפנות. חשוב מאוד שכל המידע ייצא. אם פתאום ייצא לך רק חלק מהמידע על התיק את יודעת שיש לך מניה A ומניה B ופתאום את רואה רק מניה A. תגידי: או צד ג' עובד עליי או בבנק גנבו לי את הכסף. יהיה פה בהלה. אנו חושבים שהכי נכון שדברים ייצאו נכונים. אז למה לא בהדרגה? אם אתם לא מוכנים לכול לומר: נתחיל מהעו"ש, אחר כך נטפל. עשינו. העו"ש עלה. כרטיסי אשראי עלה. לעשות תוכנית הדרגתית וכל פעם להוסיף לה נדבך אם לא עומדים בכול בזמן אמת. החוק עשה תוכנית הדרגתית. אני רוצה לענות לגבי מה ששאלת על הדרגתיות זה מה שהחוק קבע, כלומר בסעיף 79 לחוק נקבעו הוראות מדורגות שמכניסות לתוקף כל פעם סלי מידע. לגבי שני נושאים יש נושא אחד, שזה המידע שנוגע לניירות ערך, סל מידע שאמור להיכנס ב-14.6.23, כאן אנו מבינים שיש בעיה עם המוכנות, ולגבי חשבונות אולי אחר כך תחדדו קצת יותר כי זה לא סלי מידע אלא זה חשבונות של התאגידים. בקצרה נגיד. אנחנו חייבנו כפיקוח על הבנקים בהוראות שלנו את הבנקים להחצין מידע על עו"ש מאפריל 21'. החוק עבר בנובמבר 21'. הכניסה שלו לתוקף הייתה מאוד קצרה. באירופה נתנו שלוש שנים המחוקק נתן חצי שנה לבנקים להיערך, כי הם ידעו שכבר הקימו את הכול. אבל המחוקק נתן אחרי שאתם ביקשתם את החצי שנה הזאת? או ביקשתם יותר זמן? הוועדה קיצרה את הזמן? אנחנו היינו מוכנים לעלות אז איז ביום שהחוק עובר אבל ידענו שצריך הסל הראשון של העו"ש, אבל ידענו אחת, שצריך שיהיו רשיונות לגופים המפוקחים. צריך להקים את כל הרגולציה ברשות ניירות ערך. שהם הגופים שאמורים לספק מידע לצרכנים, שאמורים לשקף לך כצרנית- - - מההתחלה ביקשתם יותר זמן והוועדה קיצרה את הזמן? על נירות הערך ביקשנו יותר זמן, כי כשהחוק עבר לא היה לנו סטנדרט, בניגוד לאשראי ולפיקדונות, שכשהחוק עבר, היה לנו סטנדרט. מועד עלייה לאוויר ביוני 22' היה - אני מדברת רק על צד הפיקוח על הבנקים הוא נדרש לעשות התאמות בסטנדרט. למשל, הסטנדרט אפשר לקחת את כל המידע על העו"ש. החוק חייב להפריד בין שקלים לבין מט"ח. לדוגמה כזו היינו צריכים להגיע לאירופה בוועדה שלהם,

לתקן את זה אצלנו ואז להוריד את זה לבנקים לתקן. ביוני עלינו עם סל של עו"ש וכרטיסי אשראי. אחר כך באוקטובר עלינו עם סל של פיקדונות ואשראי, שזה חדש אין את זה באירופה. בינואר 23' עלינו עם כל המידע שאספנו עד כה עו"ש,

פיקדונות וכרטיסי חיוב, לגבי תאגידים קטנים שיש להם מורשה חתימה יחיד. תכף אסביר למה ככה. היה חשוב להכניס את התאגידים הקטנים לא לחכות איתם עד הסוף. וניירות ערך נקבעו ביוני. בוועדה דיברנו ואמרנו שניירות ערך ביוני 23' זה קצר מדי כי ידענו מה מחכה לנו. אמרתם את זה לוועדה?

אני רוצה להוסיף הדחייה היא ארבעה חודשים, זה מה שהבאנו לוועדה. עכשיו הדחייה מספיקה כדי לעמוד ביעדים? אנו קיבלנו הערות מהציבור לגבי הדבר הזה. ארבעת החודשים האלה המערכת הבנקאית אולי תגיד את זה גם בדיון - זה הערות שקיבלנו מהם במסגרת הפרסום להערות ציבור, הם אומרים שזה לא מספיק, צריכים שישה חודשים. הגורמים האחרים שכן רוצים את המידע כמה שיותר מהר, אומרים: אסור ארבעה חודשים - חייבים עכשיו. אנחנו בתחושה שהבאנו איזון נכון בין שתי המטרות. אפשר דחייה נוספת? אפשר אבל אין לנו שום כוונה להביא דחייה נוספת. גם אם מדובר בארבעה חודשים או בשבועיים, שוב אני שואל שאלה והצעה. התחושה שלי היא שכשמדובר על האיזון אני לא מזלזל חלילה במה שאתם אומרים. זה מובן, ואם צריך עוד זמן, צריך עוד זמן אבל השאלה היא האיזון בין זה לבין העמלות המופקעות שנלקחות מהציבור. זה אחת. שנית, הצעה אם כרגע אין האפשרות המיידית להחיל את מה שהוחלט, לפחות בינתיים שאנו נקבל בוועדה החלטה, עד כמה שזה אפשרי, לתקן את אופן חישוב העמלה כך שתהיה עמלה לא על בסיס שווי התיק. גם איתי דיברו על זה. הדיון הוא רק להאריך את הזמן. אנו לא נכנסים לגוף הצו. אני מבין אבל השאלה - כדי לתת פתרון, אם תגידו לי שזה בלתי אפשרי פרוצדורלית, זה משהו אחר. לאט-לאט. נשמע את היועץ המשפטי. מסגרת הדיון שלנו זה צו מכוח חוק שירות מידע פיננסי שמסמיך את השר באישור ועדת הכלכלה לדחות מועדים שונים שקבועים היום בחוק. אין פה הסמכה לקבוע הוראות בנושאים אחרים. אגב גם לא בנושאים אחרים- - - מי המוסמך בחוק לתקן את החוק? מי מביא אותו, מי רשאי לכרוך את העמלות המוגזמות האלה? החוק לא עוסק בנושא העמלות בכלל. הוא עוסק בהנגשת מידע פיננסי. זה המסגרת של החוק הזה. גם אם היינו עוסקים בהצעת החוק לתיקון החוק לא בחקיקת משנה - זו עדיין אינה המסגרת המשפטית הנכונה. נושא העמלות לא קשור לצו הזה. למשל בתי ההשקעות מה שמעניין את הוועדה הזו זה גם יוקר המחיה. אנחנו כל הזמן מנסים רגע לגעת בזה. פחות מעניין אותנו, אם יגידו עוד ארבעה חודשים ללקוחות כמה עולה להם העמלה הזאת. מה שחשוב שהיא לא תעלה כל כך הרבה. זו השאלה המרכזית. אני לא יודע אם נושא העמלות בנושא של המניות משפיע על יוקר המחיה. ודאי, הוא משפיע. למשל, הגיע לי סרט- - - לא חושב שזה ענין ליוקר המחיה. מי שיש לו כסף ומשקיע למניות- - - זה יכולה להיות הפרנסה של אותו גמלאי שחסך את הכסף הזה. זה לא אנשים עשירים. לא אומר שלא צריך לתקן את העמלה אבל להגיד על זה יוקר המחיה? אני חושב שכן. אדוני היושב-ראש, כשהעמלה היא אחוזית ולא קיימת בשום מדינה אחרת בעולם זה המון כסף. ודאי שזה משפיע על יוקר המחיה. אבל זה לא בצו הזה. איתי, או מקימים דיון בנושא הזה ולחכות רגע עם ההארכה שהדברים יהיו כרוכים זה בזה, כי זו עמלה שאם אני מבין נכון, מכניסה מיליארדים לבנקים ואני מרגיש שאנו חיים בשני עולמות עולם אחד של הבנקים, שאתה רואה את המאזנים, ומצד שני כל יום אני פוגש עוד זוג שארוצה למכור את הבית כי לא עומד- - - בנק ישראל יכול לשנות את נושא העמלה? בסמכות מי זה? שלום, אני מהמחלקה המשפטית בבנק ישראל. לובי 99 פנו אלינו בעניין הזה והשבנו שאנו בוחנים את הנושא הזה. למה כל פעם בחינה שלוקחת שלוש שנים? למה אי אפשר לעשות תיקון- - - עשיתם בגרמניה הרצאה שאמרו כמה היא מצוינת וכמה אנחנו מתקדמים. אנו רוצים מחמאות גם על הקטנת העמלות. אנחנו קראנו את הפנייה של לובי 99 ולקחנו אותה לתשומת לבנו, והכנסנו לתוכנית העבודה של 23' את הבחינה של הנושא הזה- - - ואז אתם יכולים לתת את זה בהוראות או צריך לתקן את החוק? יש כללים של נגיד בנק ישראל שעוסקים באילו שירותים בנק רשאי לגבות מלקוחות שהם יחידים או עסקים קטנים, וככל שגורמי מקצוע יחשבו שנדרש שינוי- - למה הייתם צריכים פנייה של קוד 99? אתם לא יכולים לבד להסתכל על זה, צו פניות? יש לנו נושא בתוכנית העבודה שעוסק בניירות ערך. בשנים האחרונות נעשו כמה מהלכים בתחום הזה. אני לא יכולה להגיד את כולם אבל יכולה להצביע על שניים לפחות. תרשמי בבקשה דיון בעוד חודשיים על העניין הזה, תנו לנו תשובות אחרי הבחינה שלכם. אתם שומעים את חברי הכנסת וזה מאוד חשוב להם. אדוני, אני חושב שוועדת הכלכלה היא גם גוף רציני שצריכה לבחון דברים. לכן בנק ישראל בוחן, גם אנחנו יכולים לבחון בינתיים ולא להאריך. אנחנו לא יכולים לתקן את זה עכשיו, זה העניין. הם יכולים לתקן גם בלי תיקון חוק. נקבע דיון לעוד חודשיים. לכן אין סיבה כעת לאשר את הדחייה. הרי התאריך הקובע יש עוד זמן? 14.6. אם לא תאשר, מה זה ייתן? נאמר שאנו לוחצים אותם לתקן את השיטה של העמלה. מה זה ייתן אם לא נאשר את התוספת? תקבל עדכון העמלה. תאשר את הצו הבחינה והדיונים פה יימשכו עוד חודשים. צריך לכרוך את הדברים כי זה עמלה יקרה, ובכלל צריך לשנות את שם בנק ישראל לשם בנק עם ישראל. הם חודשים שהם עוד בנק. זה קטסטרופה. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להתערב בריבית. זה זכותכם. מצד שני תראו את ההכנסות. מיליארדים מהריבית הזו, ומיליארדים מהעמלות. כל האנשים שיש להם משכנתה, כל עמלה צריכה להיות עמלה בשקל. אם רמי לוי יכול למכור עוף של 2 קילו שמגדלים אותו שישה חודשים בשקל, הבנקים לא יקרה כלום אם הם ייתנו כל עמלה בשקל לאנשים של המשכנתאות.

מדובר פה לא בתיקון חקיקה אלא בהנחיות של בנק ישראל. הנושא לא חדש להם נמצא בבחינה. אפשר לזרז את הבחינה. נמשיך לבחון. לא נעשה ישיבה בעוד חודשים נעשה בעוד פחות זמן. הם עושים בדיקה. חברי הכנסת רוצים שתוצאות הבדיקה יהיו ברורות, לפי מה שהם רוצים, ואני חושב שהם צודקים הפעם. לא יודע למה אתם צריכים לחכות לקוד 99 שישלחו לכם בקשה. אתם יכולים לעשות לבד. נעשה את זה בעוד 30 יום, זה בסדר? יש לכם 30 יום לבוא אלינו בעניין. לא נקלקל לכם את הארכת הצו בניגוד למה שהח"כים אומרים. אבל חודש ימים, אני מקבל את הטענה. תבואו ונראה מה המצב. אם אתה שואל אותי בהם יבואו אלינו לעוד ארכה אלקין, כי ארבעה חודשים זה לא נראה לי מספיק

בסמכות מי יש לקבוע לשנות מה ששאלתי לגביו את עניין העמלות? בנק ישראל. השאלה אם לנו יש האפשרות לדרוש את זה? אתה יכול לחוקק את זה בחקיקה ראשית. אבל יש לי הצעה אחרת, אדוני היושב-ראש: בואו ניתן הארכה לתקופה קצרה אפילו פחות מארבעה חודשים, ובמקביל נזרז את הבחינה. השאלה

לוועדה יש סמכות לתת הארכה קצרה ואז עוד הארכה. אתה יכול לומר לממשלה: אני לא מאשר את ההארכה אלא אם כן תקצרו את הבקשה לחודשיים, והם יקצרו את הבקשה. אני תומך

זה רעיון טוב. האם אפשר לתת הארכה ועוד הארכה אחר כך? הסעיף המסמיך, 79ג, מסמיך את שר האוצר באישור ועדת הכלכלה, לדחות את המועדים אך כתוב: בלבד שלא ידחה מועד כאמור ליותר משתי תקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת. אם אנחנו מאריכים חודשיים, ביטלנו את הראשונים. אתה יכול עד שישה ועד שישה.

היום אומרים ששישה חודשים מספיקים. הבנק ביקש שישה, ומשרד האוצר נתן ארבעה. הם אומרים שארבעה מספיק. לא אומרים שיחזרו לפה עם עוד הארכה. עם כל האמירה שלהם שארבעה מספיק- - - אמרנו שיבואו עוד חודש. אבל אין לך. ברגע שהארכת בארבעה חודשים, איבדת את המנוף. יש הרבה דברים שהם צריכים לבוא אלינו. אל תדאג. העמדה שלנו, שצריך לעשות שם תיקון. ולא רק של לובי 99. זו עמדת הח"כים, לכן אני מבקש שתתחשבו בזה בבדיקה שאתם נותנים. אנחנו העמדה הציבורית. אתם העמדה המקצועית. תעשו בדיקה. בינתיים אני בעד לתת להם את הארבעה חודשים. לדעתי הבנקים לא יעמדו גם בזה. הם יהיו אצלנו שוב. כשפנינו למשרד האוצר סברנו שצריך יותר משישה חודשים אבל ביקשנו ללחוץ את פרק הזמן לשישה חודשים. אני מאמין שתחזרו אלינו. לא חושב כמו אלקין - יכול להיות שהבנקים ימהרו לעשות עכשיו כדי שלא יחזרו אלינו. לא אכפת לי ללכת אתכם על זה. אין בעיה. שלושה חודשים. לא נגיד לח"כים לא. הארבעה חודשים זה אחרי שקיזזנו- - תוכלו לקבל אחר כך עוד הארכה. אם תבואו לכאן עם הפתרון לנושא העמלות, ותבקשו אחרי שלושה חודשים הארכה נוספת, תקבלו אותה כי החוק מאפשר לכם עוד דחייה

כשהבנקים עושים פרויקטים טכנולוגיים, ויש אנשים שעובדים על הפרויקט הזה- - - תבואו אלינו שוב, זה ברור. אין לנו כוונה לחזור. מבחינתנו ההארכה, אחרי שהבנו מהמערכת הבנקאית, הם יכולים וצריכים לעמוד בארבעה חודשים ואין שום סיבה שתהיה דחייה נוספת של זה. זו עוד סיבה לאשר שלושה. זו מערכת טכנולוגית. יש אנשים שעובדים אחרי זה, שאחראיים כדי להקים- - - הם כבר עובדים. הם לא יפסיקו עכשיו לעבוד כי זה שלושה חודשים. ברגע שלא נקבע תאריך ריאלי, אנחנו מכווינים אותם לא לעמוד בזמנים הללו.

בבקשה. אתם יכולים לדבר אתנו רק על התקופה. שלום, אני מרשות התחרות. רצינו לציין הממונה על התחרות הביעה בפני שר האוצר את ההתנגדות שלה לארכה הזאת שהתבקשה, בין היתר כי מדובר בתחום שסובל מחוסר תחרות מובהק, ושאנו מעוניינים שזה ייכנס כמה שיותר מהר. לא אישרנו להם ארבעה חודשים. רק שלושה. הבנו שיש קושי אובייקטיבי. הגיעו לפשרה, משרד האוצר אמר: ארבעה חודשים. מה שחשוב מבחינתנו זה להבהיר שיותר מארבעה חודשים לא יהיה. בסופו של דבר לבנקים אין אינטרס פה להטמיע את המערכות האלה בצורה מהירה ובצורה יעילה כי זה להציב תחרות לעצמם.

נאמר שלא יהיה. מה יקרה? יקבלו קנסות? יש בחוק הזה קנסות? בטח. ומי נותן את הקנסות? כל רגולטור - לגוף המפוקח שלו. לגבי הבנקים, זה יהיה בנק ישראל. נתתם פעם קנס לבנקים? המערכת הזו היא חדשה. עוד לא קנסנו עליה. כן הפיקוח נותן קנסות. בעמדה המקצועית שלנו, חייבת לציין - וכתבנו את הסטנדרט לוחות הזמנים- - - כיוון שאנו רוצים ללחוץ אתכם על העניין של העמלה הזו, לא נאשר ארבעה חודשים לפי בקשת הח"כים. שמעתם את חברי הכנסת.

אני עו"ד, מאיגוד הבנקים. אני מבקשת חצי שנה כפי שביקשנו בעבר. יש פה בעיות טכנולוגיות. נראה עוד שלושה חודשים. ניירות ערך של חשבונות פרטיים כן נמצאים במסגרת? אנחנו צריכים להיות בקשר עם הסטנדרט. העניינים הם טכנולוגיים. זה לא אינטרס כזה או אחר. מדובר שהמערכת תעבוד כמו שצריך ושכולם יקבלו את המידע. בנק ישראל מדבר על כך ואנחנו אומרים לכם - זה לא עניין של חודשיים. יש קשיים אמיתיים. כפי שאמרתי יש שני נושאים בוא נשמע את ההסבר. אנחנו המחוקק במשרד האוצר, חילקנו במסגרת החוק את התאגידים לשני חלקים אחד, לחלק של תאגידים קטנים, גם שההיקף שלהם קטן אבל בעיקר שיש להם חותם יחיד. מה זה קטן? זה נכון ל-2022, שמחזור הפעילות היה עד 5 מיליון והחל מ-31.1 נכנסה החובה, לאפשר גם גישה למידע הזה. הסיבה שהפרדנו בין תאגידים קטנים ליתר התאגידים נובעת- - אולי תסבירי קודם את ההבחנה בין יחידים לתאגידים ואז תגיעי ללמה הייתה ההבחנה ומה הנפקות שלה. כפי שהסברתי, בנק ישראל קבע רגולציה רק לעניין יחידים בתחילת הדרך. במסגרת החוק, המחוקק ביקש להרחיב את זה גם לתאגידים. התשתית, מה שעלינו יחסית מהר, הייתה ביחס לתשתית קיימת לגבי עו"ש וכרטיסי חיוב של יחידים. לגבי יחידים המחוקק גם קבע, רוב החשבונות בישראל הם חשבונות במשותפים, הם ביחד ולחוד כלומר לכל אחד מהצדדים יש סמכות להחליט מה עושים עם המידע או עם החשבון. המחוקק אמר, שכל אחד מהיחידים יכול לקבוע, האם אפשר להעביר את המידע ולמי להעבירו. נסכם את זה. לגבי המניות - שלושה חודשים. לגבי התאגידים - ארבעה חודשם. תוך חודש אני מבקש דיון על עניין העמלה. ואפשר לבקש גם מאיגוד הבנקים כמייצגי הבנקים - תבואו מיוזמתכם עם רפורמה, תגידו: נפלה לנו בוננזה השנה מהריבית שמכבידה על הציבור הכללי, והנה אנו מציעים את ההנחות הבאות בכל העמלות. אני חושב שאתה צודק. ב-12:00 יש לנו ישיבה על יוקר המחיה ונעדכן על כמה חוקים שאנחנו הולכים להגיש, בין השאר עם על הבנקים, בעניין הזה. זה לא יישאר כך. ברשותך ולשאלתך, אדוני היושב-ראש, קצת לא הבנתי את הדיון ואנו חוזרים על עמדתנו שאנו מבקשים יותר- - - בינתיים לא מאשרים. בכל זאת עוד חצי מילה ברשותך, אדוני. חוקקה הממשלה חקיקה שכל מטרתה להגביר את התחרות בין הבנקים לגופים אחרים בתחום ניירות ערך. זה מה שאתם עושים. אתם מביאים רפורמה. בנוסף, אתם אומרים: הרפורמה שאנחנו מביאים וחוקקנו פה היא לא מספיקה. זה מה שאתם אומרים. אנו רוצים גם להוזיל את העמלות. אז למה אתם עושים רפורמה כדי להגביר את התחרות? למה אתם עושים רפורמה דרמטית? אתם ממציאים משהו שלא קיים בעולם. אתם עושים רפורמה דרמטית אבל אומרים- - - קודם כל, הרפורמה הזו מתייחסת לשקיפות. אבל זה מה שאתם מחוקקים. זה לא סותר. יש הגברה של התחרות פה או זה רק דיבורים? יש לכם מידע שמה שעשו בחוק זה הגביר את התחרות?

הם יודעים נתונים? עדיין לא. אז מה אתם מביאים לנו רפורמות של ארבע שנים? טוב מאוד שאתם מביאים את זה.

צריך פתרונות ליוקר המחיה עכשיו, לא עוד כמה שנים, נראה אם זה עבד או לא עבד. אנחנו עכשיו צריכים פתרונות ליוקר המחיה. אני שמח שהממשלה הבינה את זה סוף-סוף - ניהלנו על זה מאבק ציבורי בתקשורת ובוועדה. בסופו של דבר הם החליטו שזה דבר חשוב, בניגוד למה שהיה בעבר. אבל תפסיקו להביא רק רפורמות שעוד כמה שנים נבדוק אם מתקיימים או לא, ואז באים לפה ח"כים חדשים ומתחילים הכול מאפס. מספיק עם זה כבר. בבקשה. שלום, אני מרשות ניירות ערך, אנחנו המאסדר שמפקח על הגופים החדשים שיש מאז החוק נכנס לתוקף לפני שנה. יש היום כבר תשעה בעלי רשיונות. יש עשרה עוסקים ותיקים. אנו מודעים למאמצים שנעשו כדי שסלי המידע ייכנסו לתוקף בזמן, מבינים את המצב. אנו שומעים פה את איגוד הבנקים שמבקשים יותר זמן. חשוב לנו שלא יבואו שוב ושוב.

כרגע אני לא חושב שאם אנחנו מפחיתים חודש מהבקשה של המניות זה ביג דיל שישפיע על משהו. גם בתי השקעות תחת החוק הזה? לא. רק הבנקים. בבקשה. לזכותכם ייאמר - אם אתם גובים 15 שקלים, במקרה הזה אתם דוגמה מצוינת לבנקים, כמה אפשר לגבות. שלום, אני מנכ"ל איגוד בתי השקעות. כפי שציין חבר הכנסת דנינו מתחילת הדיון בתי השקעות גובים את העמלות הנמוכות ביותר בנושא ניירות ערך. לא גביתם כך בהתחלה בעקבות לחץ של חברי הכנסת. ודאי שכן. בוועדת הכספים העסק של העמלות השתנה. הייתי אז חבר כנסת, יושב-ראש קואליציה. אני זוכר את זה טוב מאוד. אבל היום אתם בסדר אז לא משנה מה היה בעבר. אדוני היושב-ראש, הבעיה שקיימת, שבתי השקעות כמו שיצא בדוח של רשות התחרות ורשות ניירות ערך, ב-2015 רק 2.8% מהציבור היו בבתי השקעות. הציבור לא מכיר את זה שבתי השקעות גובים את העמלות הנמוכות. בגובה הזה של התחרותיות חזקה עליי שהציגו פה חברי הכנסת טוב וכמובן המערכת צריכה לעבוד, זה חשוב, אבל פה בתי השקעות מכניסים תחרות.

מבקש רק להזכיר בנוסף לחוק הזה יש המשך של צעדים שאמורים להיכנס לתוקף בעוד כמה חודשים. הסל הבא של המידע שאמור להיכנס לתוקף מחייב את הגופים המוסדיים להעביר מידע על הלוואות של עמיתים. מה שרציתי להציף בפני הוועדה לדיון שצריך להתקיים בפועל בעתיד - בגלל שמשרד האוצר אמר שלא הצפנו את זה בשלבים קודמים, המערכת הזו של העברת מידע לגבי הלוואות של אנשים,

המידע הזה כבר עובד היום. לצערי הדרך שבה משרד האוצר מנסה לקדם כרגע מערכת חדשה בעניין הזה היא דרך שתחייב דחייה נוספת. לכן אמרנו למשרד האוצר תעבדו במערכת הקיימת היום שמעבירה כבר את המידע הזה ואז לא יצטרכו לבוא לבקש דחיות נוספות. אני חושב שבעניין הזה אין לי בקשה קונקרטית מהוועדה, אבל בגלל שמשרד האוצר אמר שלא אמרנו את זה בשלבים הקודמים - אני כבר מציף את זה. אנו רוצים הפעם שיבואו אלינו בגלל מה שחברי הכנסת אמרו. נקריא את הצו. בבקשה. טיוטת צו שירות מידע פיננסי (דחיית יום התחילה של החוק לעניין מקור מידע שהוא בנק, תאגיד עזר או סולק לגבי סל ניירות ערך וחשבונות של תאגידים), התשפ"ג-2023. בתוקף סמכותי לפי סעיף 79(ג) לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 (להלן,

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור: 1. דחיית יום התחילה של החוק לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר לגבי סל ניירות ערך וחשבונות של תאגידים.על אף האמור בסעיפים 79(ב)(1)(ב) ו-(ג) לחוק, לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, יחולו הוראות החוק לגבי סלי המידע והחשבונות כמפורט להלן, החל במועדים כמפורט לצידם - (1)לגבי סל המידע כאמור בפרט 6 בחלק א' לתוספת השלישית,ביום ד' בתשרי התשפ"ד (19 בספטמבר 2023); זה התאריך המתוקן שהוועדה ביקשה, חודש לפני התאריך שהיה בצו כפי שהגשנו. (2) לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה או שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה אך הוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, יותר ממורשה חתימה אחד, בנוגע לכל סלי המידע החלים לעניין מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר לפי חלק א' שבתוספת השלישית, ביום ו' בניסן התשפ"ד (14 באפריל 2024). המועד הזה יישאר כפי שהצעתם. 2. דחיית יום התחילה של החוק לעניין מקור מידע שהוא סולק לגבי חשבונות של תאגידים. על אף האמור בסעיף 79(ב)(2)(ב) לחוק, לעניין מקור מידע שהוא סולק, יחולו הוראות החוק לגבי חשבונות של תאגידים שמחזור העסקים שלהם עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה או שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה אך הוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע שהוא סולק, יותר ממורשה חתימה אחד, בנוגע לכל סלי המידע החלים לעניין מקור מידע שהוא סולק לפי חלק ב' שבתוספת השלישית, ביום ו' בניסן התשפ"ד (14 באפריל 2024). יש מישהו שרוצה לדבר על התאריך ולא דיבר עד כה? אז אנחנו נצביע. עוד חודש ימים, ישיבה בנושא העמלה. נשמע את בנק ישראל על תוצאות הבדיקה שלהם. תתחשבו במה שהח"כים מבקשים, מציע. שלושה חודשים וארבעה חודשים, מה שביקשתם. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

פה אחד הצו אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.